שעה 10:03 ואנחנו מתחילים דיון בנושא הצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדשה)(בידוד בית והוראות שונות).

תיקון לגבי צו בידוד והארכה שלו. אני מבקשת מנציגי משרד הבריאות להציג את מהות

זה לא שביטלנו אותה, היא לא נמצאת בצו כי הצו יכיר בשתי הבדיקות, כלומר קיצור הבידוד יתבצע באמצעות אחת משתי הבדיקות, או אנטיגן מוסדי או PCR,

אדם שנחשב בסיכון כשהוא מגיע אמורים לתעדף את הבדיקה שלו,

לגבי בדיקות PCR כן נשקל לצמצם, אבל כרגע הקופה או מי שמבצע, הספקים שמבצעים את הבדיקות עבורנו מקבלים את ההחזר על

רק בבתי ספר. גם בתחנות מד"א ובפיקוד העורף. אנטיגן מוסדי הוא ללא תשלום כרגע. אם אתה מבקש לעשות אותו לצורך תו ירוק אתה כן אמור לשלם. לא, למשל אני קניתי את זה מבית מרקחת לפני שבוע וחצי,

הבדיקה הביתית עולה כסף, אבל אנטיגן מוסדי הוא לא ללא תשלום ובכל מקרה קיצור בידוד הוא

זאת הסיבה שמלכתחילה תעדפנו והמלצנו על בדיקות PCR רק לאוכלוסיות מסוימות כי שם היה לנו מאוד מאוד קריטי אבחון מהיר ומדויק על מנת לאפשר להציע להם טיפול תרופתי. אולי יש קשר למימון של משרד האוצר למשרד הבריאות

זה דבר שהוא נכון והוא דורש,

פשוט כי זה טבע המגפה. וגם אני יכול להגיד, כי אנחנו רואים מה קורה בעולם, עצם העובדה שבישראל יש הנגשה של השירות בצורה מאוד נרחבת בחינם זו עובדה ראויה לציון. זה לא מובן מאליו, יש צוותים בכל הארץ שעושים את זה, זה באמת

בדרך כזו או אחרת ויש הרבה דרכים, כדי להכיר בבדיקה הביתית. אני יודע שזה אולי מורכב, אבל התהליך הזה לוקח הרבה יותר מדי זמן והייתי מצפה שכבר השבוע ימצאו את המנגנון להכיר בבדיקת אנטיגן ביתית כי זה יותר נכון לבריאות הציבור במדינת ישראל.

אנחנו מכירים את האופציות האלה, יש גם קיוסקים שאנשים יכולים לגשת

יש הרבה טכנולוגיות חדשות יחסית שנכנסו לשוק, אנחנו מכירים אותם, בוחנים אותם וכל הזמן

זה דבר לא נכון מקצועית כי זה עלול לסכן אחרים בהדבקה.

אני באמת מבין את הקושי, אבל אני רואה ומקבל דיווחים מהשטח על הצד השני,

או פעוט, שהוא חיובי וצריך עכשיו לקחת אותו לבדיקה או כשיש מקרה שבן אדם הוא מרותק בית, צריך

לא מחוסנים כוללים את מי שלא התחסנו כלל ואת מי שהתחסנו והחיסון שלהם לא

ההערכות שלנו ושל משרד הבריאות היו

ידענו שהנגיף הזה,

הזן הזה הוא מאוד מאוד מדבק, אבל האלימות שלו היא לפחות בסביבות הפי שמונה פחות מאשר דלתא ואלפא. שאר העולם הולכים לכיוון שמי שאין

תודה, עורך דין אורן פסטרנק. אני מבקשת מאילנה גנס ממשרד הבריאות להתייחס ולענות לשאלות של אורן. אני אשמח לענות. אז קודם כל הנתונים העדכניים ובכלל לא סודיים שמפורסמים באתר שלנו, נכון לאתמול בבוקר אנחנו נמצאים על מספר של 5,945,000 אנשים שזכאים

ס ויתרחב מבחינת התפוצה שלו גם בישראל המוגנות שמוקנית בעקבות חיסון או החלמה בהחלט יכולה לשפר את

ושוב, מי שמחוסן או

הרבה מאוד אנשים באמת מקיימים את ההמלצות,

היו לאורך המגפה הרבה מאוד המלצות או חובות שהן לא פליליות שהם קיימו אותם, הם שומעים לכל ההמלצות של משרד הבריאות. זה המודל המשפטי שחשבנו עליו, מודל של המלצה חמה מאוד. עורך דין אורן פסטרנק רוצה שוב להתייחס למה שאמרה אילנה גנס ממשרד הבריאות, אפשר להעלות אותו בבקשה? תודה רבה. אני אתייחס לדברים בקצרה. אמרה הגב' אילנה גנס שיש 5,945,000 בהגדרתם מחוסנים, אני כופר בנתון הזה, אני מבקש ממשרד הבריאות להציג בשקיפות מלאה את אותם 1.2 מיליון שלטענתם עברו מקבוצת הלא מחוסנים לקבוצת המחוסנים בטווח של החודש האחרון. אין לזה כל אסמכתא במספרים, אנחנו מבקשים לקבל את הפילוח, זה פשוט להגיד לחברי הכנסת פה דברים לא מדויקים. אני מדגיש שמדובר מעבר לאותם 400,000 או 500,000 שקיבלו את הבוסטר הרביעי כי הם לא עברו קבוצה, הם היו חלק ממקבלי הבוסטר השלישי שקיבלו עכשיו בוסטר רביעי. כלומר היא מדברת על עוד 1.2 מיליון איש שקיבל עכשיו שני חיסונים או חיסון שלישי ועברו מקבוצת הלא מחוסנים למחוסנים. אסור לעבור על זה לסדר היום. אני רואה שהיא ירדה כרגע מהשידור, אני מבקש שהיא תבדוק את הנתונים ותציג את הנתונים כי אסור להציג לחברי הכנסת נתון כזה, זה נתון שקרי, זה פשוט לא נכון.

אני מבקשת לרשום בסיכום לאמת את הנתונים שקיבלנו ממשרד הבריאות.

זה חמור מאוד מה שקורה פה, אסור להגיד לחברי כנסת נתונים כאלה, זה שקר וכזב. לא עברו ממצב של לא מחוסנים למצב של מחוסנים עוד 1.2 מיליון איש. תראו לנו מי הם, אנחנו מבקשים לדעת איזה חיסון הם קיבלו, בוסטר שלישי? יש כזאת קפיצה במקבלי הבוסטר השלישי? עמדות החיסונים ריקות, זה פשוט שקר וכזב. אני עובר לנקודה הבאה,

אני יודע שזמננו קצר. חיפשו פה פתרון משפטי איך לגרום למחוסנים לעשות גם את הבדיקה. חבר'ה, הציבור יושב בבית ומתפקע מצחוק. אתם רוצים שמחוסנים יעשו בדיקה תעשו להם בדיקה מפוקחת. אני מבקשת מעורכת דין טל פוקס ממשרד הבריאות,

בצו בידוד בית יש סמכות לחייב בבידוד, אין סמכות לחייב בבדיקה שלא קשורה לבידוד ולכן לא ניתן להגיד שבן אדם חייב לבצע בדיקה. לכן אסור שתהיה הבחנה בין מחוסן ללא מחוסן, זה צריך להיות לכל אזרחי המדינה, כי כולם חולים קשה באותה מידה, כולם חולים פעילים באותה מידה, כולם נדבקים באותה מידה. האומיקרון לא עושה הבחנה בין מחוסנים ללא מחוסנים. אתם מסכנים את בריאות הציבור, זה אחת, ורומסים זכויות של חצי מהמדינה שאין לה את ההגדרה שלכם. בכל מקרה אתם פועלים בצורה שערורייתית, צריך הגדרה שוויונית. אתם טוענים שיש סכנה מהאומיקרון? אנחנו טוענים שמספיק שמי שאין לו סימפטומים שיהיה חופשי. אתם טוענים שהוא כן צריך בדיקה? אין הבדל אם הוא מחוסן או לא מחוסן, שיעשה בדיקה מפוקחת ואל תחפשו מתחת לשולחן איך להגיד לו לעשות בדיקה ביתית, אבל אין איך לפקח עליו. אתם עושים צחוק מהבידוד. הציבור יושב בבית ופשוט צוחק. רואים את הישיבות האלה, אנחנו מעדכנים אותם, זה פשוט בדיחה. הם לא נבדקים והם הולכים לעבודה מאומתים והם מדברים על זה בכתבות בפרהסיה בפנים גלויות ב-YNET והסטודנטים הולכים לעשות בחינות. זה פשוט לא נכון מה שאתם אומרים פה. אני אסתפק בזה, תודה על זכות הדיבור. תודה לך על ההשתתפות בדיון. אני מבקשת מהיועצת המשפטית של הוועדה להקריא את נוסח התיקון לפני ההצבעה, לאשר או לא לאשר, אני אבקש אחר כך מחבר הכנסת עלי סלאלחה להשתתף בהצבעה. בבקשה, עורכת דין יעל. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(1)(ב) ו-(ג) ו-(2)(א) לפקודת בריאות העם,1940 (להלן- הפקודה), ובהתקיים סעיף 20ז(2) לפקודה אני מצווה לאמור: תיקון הוראת השעה בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 21),

בסעיף 2,

במקום "עד יום כ"ה בשבט התשפ"ב (27 בינואר 2022)" יבוא "עד יום ט' באדר א' התשפ"ב (10 בפברואר 2022)". תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ו בשבט התשפ"ב (28 בינואר 2022). כדי שזה יהיה ברצף כל ההוראות יהיו ברצף עד ה-10 בפברואר 2022. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

יש אישור לתיקון לצו. אני רק רוצה לציין שאילנה גנס כן נמצאת על הקו, אני לא יודעת למה נאמר שלא. אז היא יכולה להתייחס לטיעונים? לטענה שהיא משקרת, כן. אני לא יודעת מה יש לה להגיד חוץ מלהגיד את מה שהיא מכירה מהנתונים, אבל בהחלט. אני יכולה להגיד שאנחנו נשמח להעביר חוות דעת אפידמיולוגית מלאה עדכנית שהכנתי גם לוועדת חוקה לצורך חידוש תקנות תו ירוק והארכה שלהן שבעצם שם מוצגים כל הנתונים, כולל פילוח והשוואה בין מחוסנים ללא מחוסנים והמספרים העדכניים של זכאי תו ירוק בהתאם למספרים שהצגתי עכשיו. הצגתי את הסיכום הכולל כרגע, אבל יש את הפילוח לפי כל אחת מתת הקבוצות, כמה מתוך האוכלוסייה כרגע משויכת לכל אחת מתת הקבוצות של המוגנים בהתאם להגדרות שהגדרנו בנוהל מחלים. תודה רבה, אילנה. מישהו עוד רוצה להתייחס. אני אגיד כמובן שלגבי טענת השוויון, ככל שיש הצדקה והבדל בין הקבוצות אנחנו לא חושבים שמדובר בבעיה משפטית ולכן באמת אנחנו מסתכלים על הנתונים וגם, כמו שאילנה אמרה, נעביר ולכן אנחנו, משרד הבריאות, חושבים שהשאלה היא בסוף ההצדקה האפידמיולוגית. אני כמובן מצטרף לדברים, משרד הבריאות מדווח לנו על הנתונים, על ההבחנה בין מחוסנים ללא מחוסנים לקראת אישור הצו בממשלה, אנחנו גם מקבלים את הנתונים, עוקבים אחריהם ובודקים באמת שיש הבחנות בין שתי הקבוצות כדי שנוכל לאשר את המשך קיום ההבחנות האלה. תודה. הישיבה נעולה, תודה רבה.

10:51.